כ"ב בשבט התשפ"ב, 24 בינואר 2022. הסעיף הראשון על סדר-היום: הקמת ועדה משותפת לוועדת החוקה,

זהו המשך דיון מהישיבה הקודמת, הגענו להבנות לגבי הרכב הוועדה. אקרא את ההצעה ומי שיש לו מה להעיר יעיר,

הקמת ועדה משותפת לפי חוק האזנות סתר: מוצע